חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשת התקציב 2021-2022), התשפ"א-2021,

אנחנו מבינים את הקשר העדין בין הרצון לקצר תהליכים לבין הייחודיות שיש לישובים, לא משנה אם בחברה יהודית או בחברה ערבית, והמעמד שצריך לתת לרשות מקומית. ניסינו, ואני חושב שעשינו את זה, לשמור לכולם את מה שמגיע להם. גם לרשויות המקומיות ולמאפיינים הייחודיים שלהן, וגם למדינה שרוצה לקצר תהליכים כי זה מקדם אינטרסים כלכליים של כל האזרחים ושל כלל הרשויות המקומיות. כיוון שהדיון הזה נקבע להסתייגויות והצבעות, אנחנו לא נפתח אותו. אני אאפשר לתומר להגיד הערה לגבי בקשה שעלתה. לפני שאנחנו ניגשים להסתייגויות ולהצבעות, אנחנו צריכים להציג בפניכם את השינויים בנוסח שנובעים ממה שכבר הוחלט בוועדה. פרסמנו אותם בנוסח להסתייגויות, אבל אנחנו צריכים להציג אום פה בפני הוועדה. אני אבקש מלירון להציג אותם ברצף. רוב הדברים שמסומנים בצהוב כבר דוברו בוועדה, אבל יש כמה דברים שהתחדדו בעקבות הדיונים הקודמים. בעמוד 12, סעיף קטן (ו), כל הנושא של שינוי מפרט ויוזמת שר נמחק מהנוסח, אנחנו רק השארנו כאן שיש אפשרות לשר, במסגרת קביעת סדר יום של הוועדה, להציע גם דיון באיזה שינוי שהוא רוצה. בעמוד 7, בסעיף קטן (ד)(1), הוסף המשפט: "לרבות שינוי במפרט שביקש נותן אישור". בעמוד 14 זה השינויים של סעיף (7)(ג)(3), הדברים שדוברו כאן לגבי הנושא של המפרט הרשותי. מה שהוחלט בסופו של דבר זה לא להתייחס בצורה נפרדת למסמכים ולמאפיינים המקומיים. הורדנו את הסיפה של פסקה (1), את המילים "ובלבד שהמסמכים, התנאים וההחלטות האמורות הם בעניינים הנוגעים למרחב הציבורי בתחומה של רשות הרישוי או למאפייניה המקומיים". בפסקה (2) נשאר "המפרט הרשותי טעון אישור מועצת הרשות המקומית". בפסקה (3) הוספנו שבקביעת תנאי המפרט הרשותי אפשר להתחשב גם במאפייני הרשות המקומיים. בעמוד 15, סעיף 7ג4 דובר בוועדה, אבל אני אקריא אותו כדי שזה יהיה ברור. בסעיף קטן (א), במקום "מתום תקופת הרישיון או ההיתר כאמור או מתום שלוש שנים ממועד השינוי לפי המוקדם" יבוא "מתום חמש שנים ממועד השינוי" אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין שינוי דרישות הכלולות במפרט האחיד, רשאית הוועדה לאסדרה לקבוע מועד מוקדם או מאוחר מהמועד הקבוע באותו סעיף קטן. על אף האמור בסעיף קטן (א), שונו דרישות כאמור באותו סעיף קטן, לגבי עסקים או סוגי עסקי כאמור בסעיף 12ב(ט)(4) ו-(5), יקראו את סעיף קטן (א) כאילו במקום "בתום חמש שנים ממועד השינוי" יבוא "מתום תקופת הרישיון או ההיתר כאמור או מתום שלוש שנים ממועד השינוי לפי המוקדם"; אנחנו נבהיר כאן שהנושא של החלטת הוועדה לא יחול על מפעלים מורכבים של המשרד להגנת הסביבה. מה המשמעות של "רשאית הוועדה לקבוע מועד מוקדם או מאוחר מהמועדים.."? קבענו שיהיו חמש שנים והוועדה תוכל לקבוע במפרט מועדים מאוחרים או מוקדמים יותר, כמובן עם כל השיקולים שהיא צריכה לשקול עלויות, סיכונים. זה הכלל המנחה, חמש שנים באופן עקרוני. היא יכולה לסטות ממנו. היא יכולה לקבוע שמונה שנים?

היא יכולה.

אם זה משהו שהיא חושבת שחשוב להכניס אותו מיד, או משהו שלא עולה על הרבה כסף, או משהו שחשוב מבחינת סיכונים לבריאות הציבור ולא יכול לחכות חמש שנים עד שיישמו אותו, היא יכולה להחליט שיכניסו אותו יותר מוקדם. השינוי הבא הוא בעמוד 18. בתחתית העמוד, בסעיף קטן (ג) מדובר בהרכב הוועדה, מדובר על הנציגים שכל משרד יכול למנות מטעמו שמתחלפים בהתאם לנושא. השר לביטחון פנים יכול למנות נציגים מהמשטרה ומהכבאות שיהיו בוועדה בהתאם לנושא. הוא יכול למנות ארבעה נציגים מטעמו. בעמוד 19, סעיף קטן (2ב) נמחק בטעות,

הרכב הוועדה לאסדרה בקשר לסמכויותיה שאין להן נגיעה לנותן אישור מסוים, יכלול עובד אחד של כל אחד מהמשרדים נותני האישור, כפי שימנה השר האחראי לאותו משרד, מבין נציגי אותו משרד כאור בפסקה (2)(ד)"; אני מניחה שהכוונה הייתה שהנציג הוא אותו נציג שכבר נמצא בהרכב הוועדה, לא נציג חדש.

כל נותן אישור יוכל לבחור איזה נציג הוא רוצה שיהיה מטעמו בנושאים הכלליים. הנוסח בפסקה (1)(ב) שבעמוד 23 לא היה לגמרי ברור,

זה לגבי הנושאים שהוועדה לאסדרה יכולה ליזום בדיקה לגביהם.

מסמך או תנאי שדרש גורם מוסמך ארצי לפי סעיפים 7(א)(1) עד (א4), שלא בהתאם להוראות סעיפים אלה. לכל צורה של דרישה שלא בהתאם לאותם סעיפים דרשו תנאי אחיד שנקבע ללמעלה משנה, או דרשו איזה שהוא תנאי לגבי שיעור ניכר של עסקים למרות שלא היה אמור להיות ככה. בעמוד 28, סעיף 29יא1(3), לגבי הנושא של מפעלים ביטחוניים, זה הולך בצורה דומה למפעלים המורכבים של המשרד להגנת הסביבה. כל הנושא של סעיף 7ג4, של שינוי דרישות במפרט - גם שם יחול בתום שלוש שנים או במועד פקיעת הרישיון, לפי המוקדם, ולא יחול הסעיף הכללי שמדבר על חמש שנים מתום מועד השינוי.

בסעיף 7ג4 יחול סעיף קטן (ד) בשינויים המחוייבים וסעיף קטן (ג) לא ייקרא, בסעיף קטן (ה) של הוראת המעבר יש שני שינויים. שינוי אחד

שהוספנו כאן את המשפט "וכן מסמכים ותנאים שפורסמו לצד המפרט האחיד לפני יום התחילה". יש כל מיני מסמכים ותנאים שנדרשים לפי תקנות או דברים אחרים שהיו מפורסמים לצד המפרט האחיד. בהצעת החוק החדשה מוצע לקבוע שהם יפורסמו ממש כחלק מהמפרט, כאשר התוקף של כל מה שמפורסם לא בתוך המפרט לא ייפגע. שינוי שני זה שהוספנו את המשפט "מפרטים רשותיים שפורסמו לפני יום התחילה לא ייפגע תוקפם, ובלבד שהודעה בדבר פרסומם תפורסם ברשומות על ידי ראש רשות הרישוי בתוך שישה חודשים מתום התחילה". בחוק החדש יש חובה לפרסם הודעה ברשומות לגבי המפרטים הרשותיים הקיימים, כדי שהחובה הזאת לא תחול מיד עם יום תחילתו של החוק. נתנו פה חצי שנה לרשויות לעשות את הפרסום ברשומות. כמובן שלא צריך שום תנאי אחר מהתנאים שנכנסו כרגע לנושא של המפרט הרשותי, רק הנושא של פרסום ברשומות לגבי המפרט הקיים.

רק עניין של פרסום. אנחנו רוצים שיאשרו את המפרטים במועצה.

עכשיו איזה שהוא תהליך שכל המפרטים הרשותיים יצטרכו לעבור אישור, שלא כל פקיד ברשות יוכל לפרסם דרישה מסוימת ולשנות מפרטים. כל המפרטים הרשותיים אנחנו רוצים, כמו שדרשנו מקודם,

במועצה המקומית. קחו שנתיים ותאשרו את כל המפרטים האחידים שקיימים. מפרטים רשותיים קיימים כבר 10 שנים, רבותיי. זה לא משהו חדש, זאת לא המצאה חדשה. אבל אף אחד לא אישר אותם. כל דרישה שפורסמה, פורסמה לכולם, מופיעה באתר האינטרנט של הרשות. זה לא מוחבא מתחת לשולחן אצל מישהו. מפרטים רשותיים מפורסמים. מכאן גם אין בעיה לאשר אותם בתוך מועצת העיר. אם את כל המפרטים החדשים אתם הולכים לאשרר במועצה, למה לא לאשרר את זה גם? בכל הרשויות? יש בעיה לאשרר את זה? אין לי בעיה. אביר, מה אתה מבקש? אני רוצה להוסיף שבתוך שנתיים או שנתיים וחצי,

אשררו במועצות את המפרטים הרשותיים, יפוג תוקפם של הישנים. הרי חדש אנחנו צריכים לאשרר במועצה, נכון? גם את הישן אני רוצה שיאשררו במועצה. זה היה פרוץ עד היום. אנחנו לא רוצים להשאיר את הפרצות האלו בחוק. המילה "פרוץ" לא במקומה, כי ראשי רשויות אישרו את המפרטים. נפתלי, אתה חושב שהתקופה שהוא נקט בה היא סבירה או שאתה רוצה יותר? חמש שנים.

ארבע שנים נראה לי נורמאלי.

נפתלי? אוקי, שלוש שנים. בסעיף (ה) שבעמוד 30 מוסיפים שצריך לאשרר

יש לנו הסתייגות של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת הליכוד. אחרי פסקה 16 יבוא: "בסעיף 31 יבוא סעיף קטן (ג) הכנסות למדינות לפי סעיף זה יוקצו לטובת העלאת שכר

לאיזה מדינות?

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת יואב קיש?

אני חייבת לומר שכל המהות של האסדרה הזאת,

הייתה באמת להקל על הרישוי של העסקים במדינת ישראל. זו עבודה של החברים פה מאיגוד הרישוי. הם עובדים הרבה מאוד זמן כדי שההקלות האלו יהיו.

שאפו למי שנשאו בנטל כל כך הרבה שנים, לכל מי שעושה את זה כל כך הרבה זמן ונלחם שכם אל שכם. אני נלחמת איתם בעניין הזה כבר כמה שנים. אני חושבת שגם אם לא

אני מעמיד להצבעה את נוסח הצעת החוק כפי שהוקרא, כולל כל התיקונים שהוקראו,

מי

לעשות כדי להביא את ישראל למקומות הראשונים בעולם בעשיית עסקים. אנחנו יודעים שאנחנו מפגרים הרבה מאחור, בעיקר בנושא הזה של רישוי עסקים. רישוי עסקים זה start down, זה לא start

אני מצפה מהרשויות המקומיות שיסתכלו עלינו כשותף. אני מסתכל עליהם כשותפים. אני מקווה שתמיד השינויים יהיו לטובת בעלי העסקים, לטובת היוזמה הפרטית, לטובת היכולות שלהם, כדי שביחד נעשה ובעזרת השם נצליח.

תודה רבה לסגן השר אביר קארה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לצוות המשפטי, לחברי הכנסת, לרשויות המקומיות, לנציגי הרשויות המקומיות. אנחנו רוצים להגיד לך

כמובן שאני רוצה להודות לאוצר, לנציגי משרד ראש הממשלה. אני רוצה להודות לכולכם. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.